רבותיי,

הישיבה השנייה להיום בנושא: הצעת תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין ארצי) (תיקון), התשפ"ג-2023. משרד המשפטים ומשרד הרווחה הביאו לנו את תקנות אימוץ

עוד לפני שנותרנו עם עמותה אחת, היו שתי עמותות במשך כמה שנים, וגם שם האימוצים עמדו על כמה בודדים בשנה,

אפילו לא הגענו ל-20

פניתי לחברות אירופאיות בנושא של ביטוח. ברגע שהוגשו תביעות כנגד העמותות והמדינה - - - הוגשו תביעות כנגד העמותה שלך? כן, תשע. באיזה

אנחנו גם לא אמורים להיכנס להסכמים עם עמותות ומעולם לא נכנסנו לזה.

כל התביעות שהיו מזה 26 שנים,

בעצם כשיש כאן טענות, שרופא שבדק את הילד היה צריך להצביע על מצב רפואי כזה או אחר, כדי שההורים יוכלו לשקול אם לאמץ אותו או לא, זה בינם

זה לא האירוע. השאלה היא, חובת גילוי ובדיקה רפואית שנעשתה בשלב יותר מאוחר, זה לא פגיעה בילדים, זה לא פוגע בשלום הילד, הנזק לצערנו נעשה במדינה אחרת, במקום

איך אנחנו מגנים על המשפחות - - - אתם מכירים מקרים של עמותות שקרסו בגלל תביעות או שלא היה להן כסף לשלם לתביעות, בכל השנים שהעמותות האלה

אני לא מכירה.

כל אחד יכול להקים עמותה,

אגב, משאבים פרטיים.

אני אכריח מישהו פרטי שיהיה

זו בעצם הטענה. אני חייב לומר, אני לא מתחבר אליה ובטח אני לא מתחבר אליה ממקום של חירות הפרט. לא היה לי ספק שלא תתחבר אליה אבל רציתי להביא את זה לדיון בכל מקרה. מאוד משונה שאתה מנסה לדרוש מגוף פרטי לעשות מה שמתאים לך

אין להם שום אפשרות אחרת להרחיב את התא המשפחתי, אני האפשרות היחידה שלהם. אני לא לוקחת שכר כבר 10 שנים כי אין כסף בעמותה לשלם. זאת אומרת, שאני

כמו שבכל מקום אחר חובה עליהם לבדוק ולא להניח דברים. דרך אגב, אני אוסיף, אני מקביל את זה לעיסוקים אחרים. כמו שעיסוק אחר שאין בו חובת ביטוח,